בתור יושב-ראש-ראש ועדת הכנסת, אני חושב שאנחנו חייבים לשבח את הכנסת. איך בכנסת עולות שאלות על הקורונה , כשממשלה כזו גדולה לא שאלה. איך עולות שאלה בכנסת כמו על סמך מה סוגרים את חדרי הכושר, או על סמך מה סוגרים את הבריכות, על סמך איזה נתונים. זה אחרי שממשלה של 36 שרים, אף אחד לא שאל שם את השאלה הזאת. אז היית בא לוועדת הקורונה ושואל. אני סומך על מי שבוועדה. יש לנו שם אנשים מצוינים שם. בשורה תחתונה אני באמת חושב שזו תעודת כבוד לכנסת. אני מצטרף לברכות. אתה יודע מה זה אומר על הממשלה. באופן ישיר נעבור לסעיף ג' בסדר היום. לבקשתו של חבר הכנסת ג'ברין, נתחיל בסעיף ג' כי יש דיון בוועדה ואנחנו רוצים לשחרר את חבר הכנסת ג'ברין. מדובר בבקשה של יושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד לקביעת ועדה לדיון בחקיקת משנה מכוח החוקים הבאים: חוק הפיקוח על מעוני יום לפעוטות, חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות וחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות. בבקשה חבר הכנסת ג'ברין. תודה כבוד היושב-ראש, תודה גם על הקדמת הנושא. אכן מדובר בשלושה דברי חקיקה מאוד חשובים מהתחום הזה של זכויות ילדים, של מעמד הילדים. שני החוקים הראשונים, חוק הפיקוח וחוק התקנת המצלמות נחקקו בוועדה. הדיון היה בתוך הוועדה עצמה. לגבי החוק השלישי, המסורת הייתה שגם הדיווח על הנושא הזה יהיה בוועדה לזכויות הילד, ועדה שקיימת מאז 99 ואני מבין שאין בקשות סותרות של ועדות אחרות, אז אני אשמח אם הוועדה תאשר שזה יידון בוועדה לזכויות הילד. צריך להסביר למה החוק לא נוקט בשם הוועדה? הסיבה שהיינו צריכים החלטה של ועדת הכנסת, הבנתי שזה יותר ברמה המשפטית, שאם מדובר בוועדה מיוחדת שחוקקה את החוק, היות והכנסת לא בטוחה שאותה ועדה מיוחדת תורכב בהמשך או בקדנציה אחרת, אז אומרים באופן עקרוני שוועדת הכנסת תחליט ואז הנוהג הוא שוועדת הכנסת ממשיכה את המסורת. מעכשיו, חוקים שנחקקו, יש לזה משמעות למחר בבוקר? זו רק הקדנציה הזאת. אם תהיינה תקנות. אז זה הסיפור, אם תהיינה תקנות לפי החוק הזה. ואחד מהם גם מחייב דיווח שנתי של השר לוועדה. אנחנו לא מחייבים בוועדה המיוחדת בחוק, לא אומרים שהשר ידווח לוועדה לזכויות הילד כי היא לא ועדה קבועה של הכנסת. ואלה שלושת החוקים, גם זה שחוקק ב-2008? כן. שלושת החוקים. זה מקובל גם על יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, יש על זה הסכמה. יזמו את החיקוק כשהייתה חברת הכנסת שאשא ביטון בוועדה הקודמת לזכויות הילד, באופן טבעי זה התחיל שם. אבל ברגע שיש ועדה לזכויות הילד, אז זה זכויות הילד.

מי בעד ההצעה? שירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה להעביר את הנושאים לוועדה רוב נגד,

אין ההצעה להעביר את הנושאים לדיון בוועדה לזכויות הילד,

נעבור לבקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24,

יש הצעת חוק ממשלתית שאליה גם מוצמדת הצעת חוק של חבר הכנסת מיקי לוי ואם אני לא טועה גם חבר הכנסת משה גפני, ביחס להארכת תוקף של פטור מחובת המכרזים בכל הנוגע למתפרות, רכישת טקסטיל בארץ, שנמצאים בעיקר בישובים דרוזים. החוק הזה, פג תוקפו -15 ביולי, שזה עוד יומיים ואנחנו רוצים להאריך אותו. יש הצעת חוק פרטית והצעת חוק ממשלתית, נעשה את זה ביחד וניתן להם פטור כדי שנוכל השבוע כבר להריץ אותם ולהאריך את התוקף. יש התייחסות להצעה? בממשלתית יכולים להצמיד את הפרטית אחרי זה? אפשר להצמיד במליאה. אם יש תמיכה של ועדת שרים להצעה אז היא לא צריכה פטור, הם יוכלו להעלות והוועדה תוכל למזג. נעבור להצבעה על בקשת הממשלה להקדמת דיון

בכל הקריאות.

שירים את ידו.

אין נמנעים, אין הבקשה להקדמת דיון בהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24, הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1339),

אושרה פה אחד והדיון יוקדם בהצעת החוק הזאת. הנושא הבא, קביעת מכסות הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם במושב הראשון של הכנסת ה-23. תציג את ההצעה מזכירת הכנסת, בבקשה. בוקר טוב לכל הנוכחים. סעיף 99 לתקנון הכנסת מדבר על מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היום,

הסעיף אומר כך: ועדת הכנסת תקבע את מכסת

צריך לקבוע את המכסה. יש בפניכם את הטבלה, בעמוד הראשון כתוב שמספר חברי הכנסת בטור הראשון של הקואליציה שאותם אנחנו לוקחים במכסה הוא 41. לצורך חישוב המכסות אנחנו מפחיתים מכל מספר חברי הכנסת של סיעות הקואליציה את סגני השרים והשרים שאינם מגישים הצעות חוק והצעות לסדר היום.

מכסה למושב. הכנסת עובדת על פי נוהג ונוהל.

ארוכות מאז שאני זוכרת משנותיי פה בכנסת, גם כמזכירת סיעה, הוא 6.5 הצעות לחבר כנסת במושב. לכן, אם לסיעת הליכוד יש 18 חברי כנסת בלי סגני השרים ובלי השרים, אני מכפילה את זה ב-6.5, זאת אומרת שבכל המושב יש 117 הצעות. השנה היא שנה לא רגילה משום שהמושב התחיל עם פתיחת הכנסת ב-16 במרס, החקיקה התחילה ב-17 למאי. כשאני לוקחת ממוצע של מושב בכנסות השונות, בדרך כלל זה אחרי סוכות עד תשעה באב, אנחנו מדברים על ממוצע של 33 שבועות. אני רוצה להוסיף

כתוב שהכנסת לא תעבוד פחות משמונה חודשים בשנה. שמונה חודשים זה בדרך כלל 32 שבועות, אבל כבר היו שנים מעוברות שהגענו ל-34 שבועות, 35 שבועות. לקחנו ממוצע של 33 שבועות. כשאני רוצה לדעת את המכסה השבועית, אני לוקחת את סיעת הליכוד, אם הכפלתי והגעתי ל-117 הצעות במושב, אני מחלקת ל-33 שבועות ומגיעה למכסה שבועית של 3.54 ושוב אני מגיעה לנוהג בכנסת, שאם זה מעל 50 אנחנו מעגלים למעלה ואם פחות מ-50 מעגלים למטה. למשל שיש את סיעות עבודה ודרך ארץ, להם יש 0.19, זאת אומרת שהן לא תוכלנה, כל אחת מהסיעות, להגיש הצעה כל שבוע, אלא לעשות במדורג, פעם בשבועיים, אחת לשלושה שבועות. זה חישוב המכסה. מכיוון שעוד לא קבענו את הפגרות, שעל פי הפגרות אנחנו גוזרים את מספר השבועות, בכל אופן לקחנו 13 שבועות בתחילת אוגוסט, לקחנו חישבו לפי 14 שבועות לכיוון אמצע אוגוסט, השינוי מאוד מזערי, אין שינוי כזה גדול. זה לגבי סיעות הקואליציה. באשר לסיעות האופוזיציה בעמוד השני, הנוהג הוא שסיעות האופוזיציה מקבלות יותר מסיעות הקואליציה. אלה הצעות לסדר שהתקבלו או שלא התקבלו?

דחופות לא במכסה רגילה. אלה הצעות רגילות, אני מתנצלת אם לא הסברתי. המכסות הן להצעות פרטיות והצעות לסדר רגילות. לגבי סיעות האופוזיציה, סיעות שאינן מיוצגות בממשלה, הנוהג הוא שאופוזיציה מקבלת יותר מכסות מאשר סיעות הקואליציה והמודד הוא הוא 8.5 הצעות. אני לוקחת את סיעת יש עתיד, 17 חברי כנסת, זה מגיע ל-144 במושב, מחלקת ל-33 שבועות ויוצא 4.37, בממוצע השבועי יהיה להם 4. לרשימה המשותפת 3.86, גם 4 כי מעל 50 אנחנו מעגלים למעלה. ישראל ביתנו יהיו 2 כי יצא 1.8. ימינה 1.28 אז יש להם 1 שבועית ומרץ 0.77, יהיה להם פיזור על פני המושב כמו מי שלא הגיע ל-1. זו הדרך שאנחנו מחשבים. אם ליועצת המשפטית יש משהו להעיר או להוסיף אשמח לשמוע. למה לא מעגלים למרצ? כי יש להם פחות מ-1.

תלך לעמוד הראשון ותראה את סיעת דרך ארץ, להם יש 0.19 אם אתה מעגל להם כלפי מטה זה אפס. את זה הבנתי, אבל מעגלים כלפי מעלה מעל 0.5. כלפי מטה מתחת ל-0.5. לכן זה ברור שאתה לא רוצה לעגל לאפס, אבל אם יש לך 0.77, למה אתה לא מעגל למעלה. קח למשל את יש עתיד והרשימה המשותפת. אם היינו מעגלים לשתי הרשימות, לשניהם היה יוצא 4 והיה יוצא אותו מספר מכסות לכנס. אבל מכיוון שלא עיגלו, יצא שיש לכם 7 הצעות יותר מהמשותפת. לפי חישוב של 13 שבועות,

היא צריכה לעשות את זה בפיזור של 10 הצעות. אין לה אפס הצעות. אני לא נלחם בשביל מרצ - - - התביעה שלך צודקת,

אני אומר שזה ברור למה אתה לא מעגל 0.19 לאפס ומשאיר לאפס. אבל אם החלטתם שמעל 0.5, 1.5 או 2.5 מעגלים למעלה - - - זה אומר שנוריד ליש עתיד מכסות. זה מה שזה אומר. לא דברתי אתך על יש עתיד. אבל אני מדבר אתך. צריך עוד 1 לכולם. אם הנוהג הוא שבחישוב מכפילים את המספר שיוצא, לרבות המספר העשרוני במספר השבועות, אז זה המספר שיוצא ואז מעגלים את זה למספר שלם. אני חושב שלא צריך לעגל לפני ההכפלה. זה מה שנאמר לנו, שמעגלים לפני ההכפלה. מעגלים בסוף, רק את התוצאה הסופית. למשל אם יוצא לימינה 16.6 יהיה להם 17. אם יוצא ליש עתיד 56.8, יהיה להם 57. זו המשמעות של העיגול, הוא רק בסוף. אפשר לתרום לאחר. אם מה שאומר חבר הכנסת שטרן היה מתקבל, מה השינוי בתוצאה? התוצאה הייתה שלמשותפת היה עוד הצעה או שתיים וליש עתיד הייתה פחות הצעה או שתיים, בעצם היו לכם אותו מספר הצעות. מה רע בזה? אין שום רע, אבל היה יוצא שלאחרים היה יוצא אפס. אפשר להוסיף שהצעות חוק שהממשלה תומכת בהם גם לא נכללות במכסה. זה נכון, אבל במכסה השבועית. יש אפשרות שאם ממשלה תומכת בהצעת חוק פרטית ולא רוצים שזה יהיה במכסה של אותו שבוע, כדי לאפשר לסיעה להעלות עוד הצעת, אז יש לחבר הכנסת אפשרות להחליט שהוא לא מנמק 10 דקות מהדוכן אלא דקה מהצד, מהמקום ואז זה לא נספר במכסה של אותו שבוע. אבל אני כן עושה את הרישום לגבי כל המושב כי מהמכסה של כל המושב זה בסוף ירד. והצעת חוק מוצמדת? היא נספרת, היא מוצמדת. היא מחושבת בחישוב הכללי, השנתי לא השבועי. הרעיון במוצמדת שאם הממשלה כבר נתנה לזה תמיכה, אז לא יבואו פעמים להטריד את הממשלה, או להתנגד, פעמים בהצעת חוק שהיא דומה או זהה. זה הרעיון של הצמדה, אבל זה בהחלט נספר. הצמדה והנמקה מהמקום זה דקה. כמה מפלגות מגיעות למכסות? אין דבר כזה שסיעה לא יכולה להביע את עצמה. מתי הגענו באובר. אם תאפשר, כולם יגיעו לאובר. יש כל כך הרבה הצעות חוק להגיש ולא מגישים בגלל המכסה. היו עושים הרבה יותר הצמדות ועם ההצמדות סיעה בעצם סיימה את המכסה שלה. איפה הבאפר? מה עולה לוועדת השרים? מכיוון שאנחנו עושים את המעקב על הניצול, מזכירות הכנסת התריעה למזכירות אותה סיעה שהם לקראת ניצול המכסה. איפה זה נעצר? בכניסה לוועדת שרים, או בכניסה למזכירות הכנסת? אנחנו יודעים שיש לנו מכסות שעולות לשבוע לוועדת השרים. יש לכם גם מכסות אתם מעבירים לוועדת שרים. אבל אני לא יכולה לעצור את זה כי אולי ועדת שרים תחליט שהיא תומכת אז למה שאחסום והוא יכול לעשות הנמקה מהמקום, אני לא רוצה לחסום אותו. אם אין עוד התייחסויות נעבור להצבעה.

אעיר הערה, ניסינו אתמול להגיע להסכמות עם כל סיעות הבית לאור תקופת הקורונה, חשבנו להפחית את הפעילות ולצמצם את מספר ההצעות מצד אחד ומצד שני לא לפגוע בסיעות. הצענו להפחית לכולם באופן גורף 10%, הייתה הסכמה של סיעות האופוזיציה הגדולות, אבל מכיוון שלא קיבלנו הסכמה גורפת של כל סיעות האופוזיציה, ההצעה ירדה מסדר היום. אני מודה ליש עתיד והמשותפת על הנכונות, אבל לצערנו לא הצלחנו להגיע להסכמה כך שנעלה את ההצעה כפי שהיא. מי בעד קביעת המכסות כפי שהוצגו? ירים את ידו. הצבעה בעד,

אחר כך, בדין ודברים, הגיעו להסכמה עם יושב-ראש ועדה העבודה הרווחה והבריאות שהנושא יגיע לדיון בוועדת העבודה הרווחה

יש הסכמה בין יושבי הראש.

לפרט? אם יש הסכמה

הצעת החוק מציעה להפעיל על מעסיקים גדולים חובה לפרסם דו"ח המפרט הבדלים בין גברים לנשים, במטרה לצמצם את

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה התקבלה פה אחד. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הארכת ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

מי שתקופת הפטור שלו נכנסה אחרי ה-1 במרס נתקע ולא מצליח למכור את הדירה כי אנשים מבטלים חוזים, לא יכולים להתחייב, לא יודעים מה ילד יום. לכן הצענו הצעת חוק להאריך את תקופת הפטור הזו בחצי שנה. עכשיו הגענו להסכמה של 7 חודשים. ההצעה הזו, יחד עם חברת הכנסת מיקי לוי ועוד חברי כנסת התקבלה, עברה בקריאה טרומית. יש הצעת חוק אחרת ממשלתית, להארכת מועדים באופן כללי, אז אנחנו מבקשים למזג את הצעות החוק. זה אושר בוועדת הכספים. למזג את הצעת החוק הספציפית הזו להארכת הפטור ממס רכישה ומס שבח, עם הצעת החוק הכללית להארכת מועדים. נציין ששתי הצעות החוק נמצאות בדיון עכשיו בוועדת הכספים. שתיהם אושרו על ידי הוועדה כשהן מוזגו והן טעונות את אישור ועדת הכנסת. האם יש הערות? הנושא של מס שבח יהיה אחד הסעיפים בתוך החוק הכללי? כן, החוק הכללי מדבר על ההארכות. אז זו לא הצמדה, זה מיזוג. זה מיזוג. מי בעד המיזוג? הצבעה בעד המיזוג רוב נגד, אין נמנעים, אין מיזוג שתי הצעות החוק, נתקבל. הצעת המיזוג אושרה פה אחד. מה היתרון של מיזוג על פני הצמדה? הצמדה זה במליאה, כשעולה הצעת חוק בין אם פרטית או ממשלתית וחבר כנסת אחר נצמד אליה אם ההצעות זהות. אז הוא בעצם עוקף את ועדת שרים ונצמד להצעה שכבר על סדר היום. מיזוג זה משהו שנעשה בוועדה. זה יכול להיות שתי הצעות פרטיות או הצעה פרטית והצעה ממשלתית. פה למשל יש לנו הצעה פרטית שרק עברה טרומית והצעה ממשלתית שעברה ראשונה, קודם כל זה הגיוני שאם יש בוועדה שתי הצעות, הוועדה תכין הצעה אחת, היא לא תכין עכשיו שתי הצעות אחת לראשונה ואחת לשנייה שלישית. ברור שהיא לוקחת את כל ההצעות שעל שולחנה שבאותו נושא. הסעיף של מס שבח בכל מקרה היה נכנס לכל ההארכה - - - לא,

זו הצעת חוק בנפרד יש הצעות חוק נפרדות. אני לא יודעת אם עובדתית במקרה הזה ההצעה הממשלתית כללה גם את מס השבח?

אבל למיזוג הן לא צריכות להיות זהות, הן רק צריכות להיות באותו נושא והוועדה יכולה לקחת הצעות שהן בגדול באותו נושא על שולחנה ולהכין אותן ישר לשנייה שלישית. אז הפרטית לא צריכה לעבור ראשונה והוועדה חוסכת זמן ומכינה הצעה אחת. נעבור לנושא האחרון שעל סדר היום, בקשה לדיון מהיר בנושא: "טעויות בכניסה לבידוד עקב איכוני שב"כ". מהוועדה המיוחדת לנגיף הקורונה לדיון בוועדת חוץ וביטחון. יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון נמצא בבידוד בעצמו, הוא יוצא ממנו היום אחרי הצהרים. אני אייצג אותו כחבר בוועדת חוץ וביטחון. הנושא של איכוני שב"כ נמצא היום בדיון בוועדת חוץ וביטחון, לדעתי נכון לו להתקיים בוועדה שדנה בחוק עצמו. מה עמדתו של יושב-ראש ועדת קורונה?

מסכימה לבקשה.

שהסכימה. מכיוון שיש הסכמה, אנחנו מסכימים, אבל צריך להגיד את האמת. הדברים האלה כבר הובאו לדיון בוועדת חוץ וביטחון, אין שום חדש. אם הם הסכימו, נעביר את זה לשם, אבל אני מבקש, כמו שאמר חברי יואב סגלוביץ', שדעתי תישמע. אני חושב שהמעבר של זה לוועדת חוץ וביטחון אין לו סיכוי לדיון אמיתי מהסיבה שזה כבר היה שם. אלו טיעונים שהעלינו כשהצעת החוק עברה, אמרנו שתהיה הבעיה הזאת. במידה מסוימת ראש הוועדה התעלם, לא קיבל, לא משנה מה נעשה. עכשיו זה חוזר אליו שוב, כאילו הנה אמרנו לכם. לדעתי זה היה נכון שזה ילך לוועדת הקורונה, אבל אם היא ויתרה על זה, אז ויתרה. נראה לי שדווקא עכשיו כשוועדת חוץ וביטחון נמצאת בעיצומו של חיקוק החוק של איכונים טלפוניים, ראוי להם לדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים בטווח הביניים שבו יש טעויות או הכנסת אנשים שלא בצדק לבידוד. מי בעד ההעברה לחוץ וביטחון?

הצבעה בעד הבקשה להעביר את הנושא לוועדה 7 נגד, 1 נמנעים, 3 הבקשה להעביר את הנושא לדיון בוועדת חוץ וביטחון,

ההצעה התקבלה, הדיון המהיר יעבור לוועדת חוץ וביטחון. מחר יתקיים דיון על הפילוג של רפי פרץ מימינה, אני מבקש לבוא מוכנים. תודה רבה לכולם הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:35.